בוקר טוב לכולן, בוקר טוב לכולם. אני פותחת את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום ה-15 בנובמבר 2021, אנחנו היום דנות בניתוח מגדרי של הצעת תקציב המדינה לשנים 2021 2022 ואיתנו משתתפת מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, הגברת אוה

הגיעה עונת הבחירות - בחירות אחרי בחירות אחרי

הנושא של תקצוב מגדרי או ניתוח מגדרי של התקציב. הגענו להצעת

ובאמת, לא שזה הסתכם מה שבעצם קרה ברוב ניתוחי התקציב נסתכם בהשוואות שכר, ואנחנו יודעים שמצב פערי השכר של מדינת ישראל הוא לא מהטובים בעולם, כפי שציינתי גם בדיון קודם, ישראל נמצאת במקום השלישי מלמטה ב-OECD בפערי שכר בין גברים לנשים. מלמטה.

לקוחות, יעדים שצריך לעשות, יש דברים שאין להם היבט מגדרי, בואו נקרא לילד בשמו,

לא בהכרח יש להן עניין של היבט מגדרי. דווקא

אני יודעת שעובד, אבל זה מה שאני אומרת. זו דוגמה מאוד טובה איך אפשר להשתמש בניתוח מגדרי לכל סוגיה כדי להבין איך זה משפיע, כל תקציב וכל שינוי בתקציב המדינה, איך הוא משפיע על חיי

מעבר למה שאנחנו מסוגלות לעשות ביכולות שלנו אנחנו עכשיו בהליך התקשרות עם גוף מייעץ, כמו שבזמנו היה מכון אדווה,

ואנחנו רוצים לעשות פיילוט לעשרה משרדים. כמו שכבר

אנחנו נעבור על ניתוח תקציבי של כל משרד ומשרד ואנחנו

אוקיי. רק חבל שאנחנו עושים את כל זה לא בתהליך של החקיקה של התקציב כי אז היינו יכולים,

להתערב ולעשות שינוי,

מאיסוף נתונים סטטיסטיים לקבלת החלטות ולגיבוש מדיניות על בסיס הנתונים האלה אז המצב בתקציב הנוכחי הוא שגם איסוף הנתונים הסטטיסטיים הוא ממש לא טוב, רוב משרדי

זה מחויב עכשיו. אני לגמרי איתך ואת יודעת את זה. כל הנושא של קידום שוויון מגדרי הוא משהו מערכתי, אנחנו לא סתם בנינו תוכניות של רשויות שוות מגדרית שהן כוללות גם שטח, גם חקיקה וגם

אבל הוא חייב לפרוץ את גבולות הוועדה, כמו שנאמר כאן. זה לא דיון לוועדה,

כמו שנאמר פה גם על ידי מזל משהו שהמדינה מתעסקת איתו והוועדה היא מה שנקרא מפקחת ומבקרת על זה שזה

אם מורידים או מפצלים אותם אז עסקים שמנוהלים על ידי נשים היו יכולים כן לזכות. אם היינו עושים את החלוקה הזאת ומנתחים כמה מהמכרזים הממשלתיים

היינו מבינות את זה, אבל זו המטרה מניתוח אמיתי שצריך

התמקדנו השנה בהנחיות שמאחדות פורמט אחיד ודורשות דרישות אחידות מהמשרדים.

אחד. יכול להיות שבחלק מהמקרים המשמעות הייתה עבור חלק מהניתוחים שהם ירדו כי הם היו מאוד

כמו שהתחלתי, הניתוח המגדרי מובא בדברי ההסבר לחוק,

ובמסגרת דברי ההסבר יש חוברות כאלה,

בשיתוף פעולה כמובן עם הגורמים הרלוונטיים במשרד

אולי גם להנגיש אותו בראייה מגדרית - אל מול אוקטובר 2021 שאישרנו בצורה מבורכת סוף סוף תקציב למדינת ישראל, ושואלת את עצמי מה למדנו בשבע השנים האלה, אני חושבת שלא באמת למדנו. ואני אעצור

ראשת המועצה של כפר יונה היקרה נמצאת כאן ומדברת במונחים של שלטון מקומי כי בסוף זה שלטון מקומי שנותן שירות לתושבים שלו, וזה כל כך כל כך חשוב,

אנחנו כלשכה מרכזית לסטטיסטיקה נשמח להיות שותפים בכל ועדת היגוי,

הממשלה. היו שנים גם מאז קום הוועדה שאני סייעתי למספר משרדים להגיש דוח של ניתוח מגדרי כי אנחנו מכירים את הנתונים, אנחנו יודעים מי משתמש

אנחנו באנו לוועדה באמת בשביל להתכונן וללמוד. אנחנו נשמח לקבל כל התייחסות באופן כתוב, שנוכל להתייחס אליה ולתת את כל המענה. אוקיי. אנחנו גם הזמנו את שרת הפנים

אם אנחנו רוצים להדגיש את החשיבות, אנחנו צריכים לתת כלים לממש את ההחלטות האלה. הדבר האחרון, אני חושבת שאנחנו צריכים להעלות את המודעות ואת רמת הידע של סוכני וסוכנות שינוי בכל המרקם הציבורי שאנחנו מדברים עליו.

לצערי הרב, אני קיוויתי וציפיתי שהדיון על העלאת גיל הפרישה יקבל באמת את העומק ואת ההבנה ויהווה מודל איך מנתחים החלטה ומדיניות בהשפעתה המגדרית עד הסוף. למרות שזו החלטה קונקרטית בעניין גיל הנשים, אבל היא בדיוק מראה איך מסתכלים דווקא באי שוויון כלפי נשים ולא כפי

כלומר, קיבלתם פה ניתוחים שלא עונים אפילו על המתווה או על ההנחיות שאתם נתתם למשרדים,